בוקר טוב לכולם. אנחנו דנים היום בנושא כאוב, הצעה לסדר שהגיש חה"כ מיכאל מלכיאלי, והיא עברה אלינו לוועדת הפנים לדיון לגבי נפגעי האסון במירון. טרם קיבלו פיצויים, חרף התחייבות ממשלתית.